הסעיף הבא בסדר היום: שינויים בתקציב לשנת 2022. אנחנו מתחילים מפנייה מס' 138-141 מדע, תרבות וספורט. הבקשה התקציבית נועדה לתקצב סך של 49,691 אלפי ₪